הבאים. היום אנחנו צריכים לדון בהצעת תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשפ"ג-2023 לעניין שטח הפעלה והסעת נוסע במז"ם מטוס זעיר משקל. זה המטוס הלייט. רננה, את רוצה להציג את התקנות? אבקש ששמגר אלכסנדר, מפקח ברת"א רשות התעופה האזרחית,

שלום, אני שמגר אלכסנדר, מפקח מבצעים ראשי ברת"א,

טייס מטוסים קלים, סילון ומעל 6,500 שעות. אנחנו פה לשינוי חקיקה בנושא שטח הפעלה. שטח הפעלה במילה אחת, זה כל אזור שאינו מוגדר כמנחת או שדה תעופה מרושין,

כל שטח אחר. התיקון הראשון הוא: שטח הפעלה יתאפשר לכל התעופה הכללית. כיום רק מותר למסוקים, מז"מים וג'ירופלנים. אנחנו פותחים את זה גם למטוסים של התעופה הכללית. תתאפשר הפעלה מסחרית לתעופה הכללית, אך זה רק באישור רת"א. זה לא יהיה פתוח באופן אוטומטי וכל מי שירצה לפעול מסחרית, יצטרך לקבל את אישור רת"א. הגישה הכללית היא: צריך שהמטוס יתאים והטייס מתאים. טייס מתאים זה טייס שקיבל הדרכה מיוחדת לשטח הפעלה. הוא מקבל אותו ממדריך טיסה שהוא עצמו יש לו הגדר לשטח הפעלה, ורק טייסים כאלה יוכלו לפעול בשטח הפעלה. אחת הסיבות שגם אנחנו רואים בעולם בשום מקום אין שום מגבלה. הדבר הזה הוא מגבלה רק בישראל. ואנחנו רואים לנכון לאפשר את זה. הנושא השני שאנחנו הולכים לעשות זה לבטל את הדרישה של 100 שעות ניסיון לטייס. שהוא יוכל לפעול בשטח הפעלה ישר מקבלת הרישיון. כיום, כמו שאמרתי, יש מגבלת 100 שעות, ואנחנו לא רואים בזה שום ערך.

הטייס צריך להיות בעל הכישורים הנדרשים, שהוא קיבל הדרכה והמטוס מסוגל לעשות את זה. היום יש מיעוט במנחתים בארץ. הדבר מקשה בכלל על טייסי מז"ם לטוס. האפשרות ישר לפעול בשטח הפעלה ישפר את המיומנות שלהם וישפר את הבטיחות. לאחרונה נסגרו מנחתים די ראשיים בארץ והצורך החמיר. איזה מנחתים נסגרו? עין ורד ותנובות. איפה זה תנובות? ליד כפר יונה. הנושא השלישי זה מגבלת הסעת נוסע במז"ם. כיום יש מגבלה של 50 שעות. זאת אומרת שאדם שמוציא רישיון הוא צריך עדיין 50 שעות ניסיון בשביל לקחת נוסע. אנחנו רואים שזה מיותר. אדם שמקבל הדרכה הוא כבר נושא עמו את המדריך עצמו, זה כמו נוסע, הוא מיומן, הוא בעל כישורים. המגבלה הזו אפילו מחמירה את המצב, כי אז הוא טס 50 שעות ללא המשקל הזה, מתרגל, ואז שהוא חוזר באישור של 50 שעות להטיס נוסע, כנראה יהיה פחות בטיחותי, כמו שאם היינו מאפשרים לו מיד בהתחלה. סטטיסטית מבחינה בטיחותית, יש לכם נתונים שמראים ש-50 שעות יותר בטוח לטוס איתו או שלא? שמי בר זונשיין, אני מנהל תחום רגולציה והפעלה ברת"א. מהסקירה שעשינו בכל העולם לא בדקנו את כל העולם, בדקנו שש-שבע מדינות זאת הגבלה שלא קיימת בשום מקום. אין לנו סקר של תאונות שקורות ב-50 השעות הראשונות ואחרי זה וכולי. וגם אם יש, אין לנו אף תאונה של מז"ם שאנחנו יכולים לקשר לזה שהיה נוסע.

העניין בהוספת נוסע זה השווי משקל של המטוס. לא, התכוונתי מהצד השני של הניסיון, של שעות טיסה. אני סיימתי את החלק שלי. מישהו נוסף רוצה להתייחס? בבקשה. שמי גיא קהילה, יושב-ראש איגוד התעופה הספורטיבית שזה בעצם האיגוד שמאגד את מטוסי וטייסי אז"מ שעליהם דיברנו. אין לי מה להוסיף חוץ מאשר לברך. אני חושב שהדבר הזה מאוד נדרש. וזו יוזמה טובה של רת"א לבקש את השינויים האלה. באמת, ציפיתי להפתעה כמו שאנחנו רגילים פה בוועדת כלכלה. אבל אמרתי, מה יש להגיד, אלה באים בשבילם, מתאמצים עכשיו בשבילם, מכנסים ועדה. כאילו, על מה יש להם להלין? אביגל, יש לך משהו להגיד בנושא? הערות שהיו לי הועברו לרת"א לפני הדיונים וחלקם הוטמעו בנוסח שמונח פה בפני הוועדה. שהם מביאים היום לאישור? כן. זה כבר הופיע באתר. יש עוד משהו קטנטן שעלה מאז ואעיר אותו נקודתית כשנגיע לסעיף. אני חושב שהגענו לסעיף, לא? אני אקריא? את רוצה להציג את החוק? אקריא אדוני. להקריא ואת תעצרי איפה שאביגל מבקשת להעיר. בסדר גמור. תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה)(תיקון), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 75(א)(1) ו- 168 לחוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן - החוק), לפי הצעת רשות התעופה האזרחית לפי סעיף 168(ב) לחוק, בהתאם לסעיף 197 לחוק, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקינה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 "בתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 (להלן - התקנות העיקריות), אחרי ההגדרה "גובה שיוט" יבוא: ""ג'ירופלן" - כלי טיס רוטורי שלמעט לצורך התנעה ראשונית, הכנף הסובבת שלו מונעת באמצעות תגובת זרימת האוויר ולא באמצעות מנוע, והשואב את יכולת הדחף שלו ממדחף הפועל מחוץ למערכת הכנפיים הסובבות שלו;" אדוני, אם צריך הבאנו תמונות של ג'ירופלן. את יודעת מה, באמת תציגי, למרות שאין פה אורחים שיכולים להתלהב. (מוצגת תמונה) - - - אם מישהו רוצה להסביר איך הוא עובד? זה כלי שדומה להליקופטר, אבל הוא לא הליקופטר. מה שמסובב את הרוטור למעלה מעל הכלי זה בעצם התנועה שלו קדימה באוויר. ולא מנוע. ולא מנוע. המנוע נמצא מאחוריו ודוחף אותו קדימה. אם תשימו לב, יש פרופלור קטן מאחוריו שבעצם דוחף אותו קדימה. זה ג'ירופלן. אוקיי, הייתי סגן מפקד טייסת תעופה בחצרים, אז קצת הדברים מוכרים לי. תודה אדוני. תיקון תקנה 79ב, זו התקנה של נחיתת שטח. תיקון תקנה 79ב "בתקנה 79ב לתקנות העיקריות - בתקנת משנה (ב) - במקום הרישה יבוא: "אדם רשאי להמריא מטוס, מטוס זעיר או ג'ירופלן (בתקנת משנה זו - כלי טיס) משטח הפעלה וכן להנחית כלי טיס בשטח הפעלה, ובלבד שמתקיימים בו כל אלה"; אני רק אומרת שמה שעשו פה, זה הוסיפו את המטוס והעבירו את הג'ירופלן מתקנת משנה ג'. והעבירו את ? ג'ירופלן מתקנת משנה ג'. (ג) "בפסקה (2), במקום הרישה יבוא: "הוא קיבל מבעל רישיון מדריך טיס שבו הגדר הדרכה מתאים לסוג כלי הטיס שהוא מבקש להפעיל בשטח הפעלה, הכשיר לפי תקנה זו להפעיל כלי טיס מהסוג לגביו מבוצעת ההדרכה לשטח הפעלה וממנו (להלן בתקנה זו - המדריך)". לדעתי צריך לבוא בסוף מקף. ואביגל רצית כאן להעיר? פה בעצם הנוסח המקורי של התקנות היה קצת שונה ובשביל זה הפך להיות נורא מסובך וכדי לפשט את זה שינינו קצת את הנוסח. אני חושבת שעוד קצת צריך לשייף. אני מבקשת את רשות הוועדה בשביל שנעבוד על שלב הנוסח להכניס. כמובן שזה יישאר - - - נוכל לסכם בהצבעה אחרי זה.

ואתם את התיקון הזה תעשו בהסכמה? כן, אלה דברים קטנים. היא רוצה במקום - - - נגיד שברישיונו הגדר הדרכה, פשוט דברים נוסחיים יותר. אבל לא נביא את זה עוד פעם לוועדה.

זה רק עניינים עם נוסחים מאוד קטנים.

(ד) "בפסקה (3), במקום "מטוס זעיר" יבוא "כלי טיס מהסוג לגביו הודרך";" זה בשביל להכניס את המטוסים והג'ירופלנים. "תקנת משנה (ג) - תימחק;" זו אותה התקנה הייעודית של הג'ירופלנים שהעלינו אותה. "בתקנת משנה (ד) - בפסקה (1), בתחילתה יבוא "מטוס"; בפסקה (3),

לפני "מטוס זעיר" יבוא "מטוס"; זה ההרחבה של שטח הפעלה למטוסים. "אחרי פסקה (3) יבוא: "(4)מטוס, מטוס זעיר או ג'ירופלן, המופעל בהפעלה מסחרית." כלומר, פה יש איסור להפעיל בשטח הפעלה מטוס, מטוס זעיר או ג'ירופלן המופעל בהפעלה מסחרית. אדוני רואה שזה לא חל על הליקופטר. ואחר כך בתקנת משנה (ה) אתה תראה שיש לזה סייג. שמגר הסביר את זה קודם. אגיד באופן כללי: מז"מים לא מופעלים בהפעלה מסחרית, זה כלים קטנים, ספורטיביים, הם יועדו מראש, לא תוכננו להפעלה מסחרית. אז הפעלה שעושים בהם נכון להיום זה הדרכה, מדריכים בן אדם. וגם אפשר לעשות נכון להיום עדיין הפעלה בלי נוסע במז"ם. זה נובע מ-180ו שתכף נגיע אליה. ג'רופלנים גם לא עושים בהם הפעלה מסחרית בכלל, אז בעצם רק המטוסים פה זה החידוש. אנחנו הרי נותנים להם עכשיו שטח הפעלה, אבל לא בהפעלה מסחרית. סליחה, מה מונע מהביזנס הזה להיות עסק? חוויה לילד לבר מצווה או משהו סתם באזור? בכלי שתכננו אותו, כשהיצרן עשה אותו, הוא לא אושר לפי סטנדרטים להטסה בשכר. זה סטנדרטים יותר נמוכים. אין מה לעשות. זה לא משהו - - - חל איסור להשתמש בזה? על פי חוק אסור לקבל, אסור לעשות מזה משהו עסקי?

נוסע משלם אסור. אוקיי. זה כאילו בחוק. זה היום, זה 180ו דהיום.

"בתקנת משנה (ה) - ברישה - אחרי "להמריא" יבוא "מטוס"; במקום "ד(1) ו- (2)" יבוא "ד(1), (2) ו- (4)"; בפסקה (1), במקום "(א) עד (ג)" יבוא "(א) ו- (ב)"; וזה אביגל אמרה שצריך א' או ב'. בפסקה (2), בסופה יבוא "או שאותו אדם מקיים הדרכה לפי תכנית אימונים ופיקוח שאושרה לפי תקנה 34(2)ב.3. לתקנות הרישיונות" בפסקה (3) - אחרי "מפרטי ההפעלה שלו" יבוא "או לאדם שמקיים הדרכה לפי תוכנית אימונים ופיקוח כאמור בפסקה (2)"; בסופה יבוא "ואולם לא יינתן אישור כאמור לגבי הפעלה של מטוס, מטוס זעיר או ג'ירופלן - שבה מוסע בתמורה מי שאינו איש צוות, שעניינה הדרכה בידי בעל רישיון מדריך טיס שבו הגדר הדרכה מתאים לסוג כלי הטיס שהוא מבקש להפעיל בשטח הפעלה, למעט לצורך הדרכה לפי תקנת משנה (ב)(2)." רק אסביר את התיקון של תקנת משנה (ה): בתקנת משנה (ד) קבועים איסורים מסוימים על הפעלה בשטח הכלים שמותר להם לנחות בשטח הפעלה,

יש שם איסורים אסור בשטח מאוכלס או בקרבת שטח מאוכלס, אסור הפעלה מסחרית, אסור כשהנתיבים. אתה יכול נגיד ששטח ההפעלה יהיה מחוץ לשטח המאוכלס, אבל ההמראה תהיה מעל לשטח המאוכלס, גם זה אסור. זאת תקנת משנה (ד). בתקנת משנה (ה) יש הסדר שמתגבר על זה בנסיבות מסוימות. צריך היתר מיוחד ממנהל רת"א בשביל הדבר הזה. כי למשל הליקופטרים הם כן, זה קורה שהם מסיעים לשטח עירוני. זה דבר שקיים. זה בעצם העדכון פה. העדכון של החריגים לאור הכנסת המטוסים. ומה שאתה רואה פה זה בסופו דבר שמותר יהיה למטוסים לעשות הפעלה מסחרית בשטח הפעלה, אבל לא הסעת נוסע בתמורה. וכשעושים הדרכה גם רק הדרכה לצורך שטח הפעלה.

אי אפשר יהיה לעשות עכשיו בית ספר לטיס משטחי הפעלה. זה לא הכוונה, הכוונה שאם תהיה הדרכה על שטח הפעלה, כלומר אם תהיה טיסת הדרכה מ-או-אל שטח הפעלה, היא תהיה רק לצורך הדרכה לנחיתה או המראה משטח ההפעלה. פה הייתה לי שאלה. בתיקון הזה, בסעיף קטן ד' שמדבר על החריגים למתי אסור להמריא או לנחות בשטח הפעלה, עד היום זה היה חריגים שקשורים לזה ששטח ההפעלה נמצא באזור מאוכלס או שטח פתוח שיש בו אנשים וכולי. ועכשיו מציעים להוסיף את העניין של הפעלה מסחרית. ואחר כך בסעיף קטן ה' שאומרים מה התנאים שבכל זאת יהיה אפשר, בעצם מתייחסים לכל האיסורים שקבועים ב-ד', בין אם זה מתייחס לעניין ששטח ההפעלה נמצא בקרבת אוכלוסייה ובין אם זה הפעלה מסחרית. השאלה האם הדרכה שאנחנו מתייחסים פה לפן המסחרי שאנחנו מבקשים לאסור עליו בפסקה ב', האם אותה הדרכה אם היא נמצאת בשטח, באזור מאוכלס, היא תהיה מותרת או שהיא תהיה אסורה? יכול להיות שצריך לקבל על זה תשובה, אבל גם יכול להיות שבנוסח יהיה כדאי להפריד בין האיסורים ב-ד' שמתייחסים לעניין של אזורים שיש בהם אוכלוסייה לבין האיסורים שנובעים מהפעלה מסחרית, ואז גם בהתגברות ב-ה', להתגבר,

להגיד מה המקרים שבהם יהיה מותרת הפעלה מסחרית ומה המקרים ש... אבל אם הבנתי נכון את החוק, זה שאין מסחרי למעט הדרכה, נכון? ולדוגמה הליקופטר, יש הוראות - - - על הליקופטר.

נכון בהליקופטר אין עליו הגבלה בהפעלה מסחרית, נאמר - - - הוא צריך לקבל אישור. כן, אבל מותר. אז אין לנו התנגדות,

לא הייתה כוונה שיבצעו טיסות הדרכה של שטח הפעלה, ליד אזור מאוכלס,

אין צורך ממשי בזה. אני לא מציעה להפריד עכשיו את ה' ולעשות בו את כל הרביזיה הזאת, אלא רק אם אפשר מבחינה נוסחית, פשוט להוסיף - - - יש לנו את (2)(ד)(2)(ב), שענייני הדרכה בידי בעל רישיון כך וכך אז להוסיף בסוף: ובלבד שהיא תהיה בשטח מאוכלס, שהיא לא תתבצע בשטח מאוכלס או בקרבתו. אני מציעה להכניס את זה שם באופן ספציפי לדבר הזה שזה מה שמטריד את הוועדה. אוקיי. בסדר גמור. אז ינוסח בנוסח ונעביר את זה.

להמשיך אדוני?

אזור מאוכלס לא שטח מאוכלס, כי זאת הגדרה - - - כן, תודה. רון אומר אזור מאוכלס ולא שטח מאוכלס. אני מתנצלת. בתקנה 180ו (א) לתקנות העיקריות 180ו זה הגבלות על הפעלת מז"ם באופן כללי. תיקון תקנה 180ו " "בתקנה 180ו(א) לתקנות העיקריות - פסקה (1) - תימחק, בפסקה (2) במקום פסקת משנה (ג) יבוא: "המטוס הזעיר מוטס בידי טייס מפקד בעל רישיון טייס פרטי עם הגדר מטוס זעיר." אז בעצם,

בפסקה (1) מחקנו איזושהי הוראה שלדעתנו היא פשוט לא נחוצה שכתוב שאם יש מושב אחד אז רק אדם אחד. אוקיי. אסור על הברכיים לשים מישהו. כן, אנחנו לא מכירים שזה בעיה, אנחנו לא מכירים שזה נחוץ. ומה שאתה רואה את (2), זה פשוט מחיקה של הדרישה 50 שעות ניסיון לטייס עצמו לפני שהוא יכול להטיס נוסע, כמו ששמגר הסביר, לדעת רת"א זה לא נחוץ. תיקון תקנה 209 "בתקנה 209(ג)(1) לתקנות העיקריות, במקום "וג'רופלנים" יבוא "וג'ירופלנים". זה תיקון טעות. ביטול התוספת השלישית א' "התוספת השלישית א' לתקנות העיקריות בטלה".

איזשהו מדרג של שעות ניסיון שטייסי אז"ם צריכים להטסת נוסע. זהו. תחילה "תחילתן של תקנות 30 ימים מיום פרסומן". אנחנו לא רואים הרבה צורך בהיערכות ולכן מוצעת תחילה סטנדרטית. אביגל? הערתי את ההערות. את מסופקת עם הנוסח, עם התיקונים?

אפשר לאשר את זה בוועדה?

עם התיקונים. מי בעד? מי נגד?

אין מתנגדים, אין נמנעים, פה אחד. החוק מאושר מבחינת התקנון. מבחינת ועדת הכלכלה. תודה רבה לכם חברים. יום טוב. הישיבה ננעלה בשעה 13:21.